שלום רב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העלייה,

היום 15 במאי 2023, כ"ד באייר התשפ"ג. על סדר-היום: דיון מעקב על ביטול נוהל החירום לעליה לישראל מאוקראינה, רוסיה ובלארוס החל מתאריך 1 במאי 2023. יושבים פה נציגי המשרדים לא יושבים פה קובעי המדיניות, אבל אני חושב שזו הפעם הראשונה מאז הוקם משרד העלייה והקליטה, שמשרד העלייה והקליטה פועל כדי לצמצם את העלייה למדינת ישראל באופן גלוי, באופן בוטה, באופן גס בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, ואליו מצטרפים משרדי ממשלה נוספים, בהם משרד הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה. הנתונים שאנו נחשפים אליהם הם נתונים של בין עולים בהתאם למקום חמורים, קשים ובלתי נסבלים של יצירת חיץ בין עולים בהתאם למקום מוצאם, בהתאם לשפה שהם מדברים, ויש כנראה מקומות שלא מוצא חן בעיני חברי הממשלה שיבואו מהם עולים וזה בכלל לא משנה מה תפקידה של מדינת ישראל מבחינתם כמדינתו של העם היהודי וכבית הלאומי של העם היהודי. מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי. גם של העם היהודי וחברי הקהילות היהודיות שיושבות ברוסיה, בלרוס ואוקראינה, וגם של חברי הקהילות היהודיות שנמצאות באתיופיה ובמקומות אחרות בעולם, גם אם הם לא מדברים צרפתית או אנגלית. הדרך שבה פועלים כולל דברים שהיו פה בדיונים הקודמים, אני חייב לומר - במחשכים, בניסיונות לחתוך,

לחתוך ולמנוע. זה מתחיל מנושא ההתנהלות של רשות האוכלוסין וההגירה. נאמר פה - לא ייסגרו, לא ישפיעו, סגירת ארבעת המרכזים הגדולים לא ישפיע, אז כבר אנחנו מקבלים עדויות של אזרחים שהגיעו לקבל שירות במועדים שנקבעו להם באחת מארבע הלשכות של המתווה תל אביב,

ירושלים ובאר שבע וסורבו. אנו מדברים על אזרחים שבאו לקבל את האזרחות שלהם, שהם צריכים לעשות פה את שינוי המעמד. אנו כבר מדברים על כך שנאמר כאן בדיון לפרוטוקול, שמשרד החוץ המליץ לבטל את נוהל החירום, אבל משיחות שלנו של הוועדה עם משרד החוץ הוא אמר, שלא היה ולא נברא ומשרד החוץ תומך בהמשך קיום נוהל החירום כפי שהיה עד כה. גם בנתונים שאני קיבלתי, בהתכתבויות שהיו לרשות האוכלוסין וההגירה עם משרד החוץ הם מעלים שם בדיוק אותן הבעיות. איני מצליח להבין.

אם יהודי דובר רוסית רוצה לעלות למדינת ישראל בגלל כל מה שקורה שם באזור והמשמעויות של מה שיכולת לקרות לבחור יהודי בן 18, 19 או 20 באזור הזה או אם יש לו ילדים בגילאים האלה, אז אומרים לו: לא, אל תעלה? שלא לדבר על העובדה שב-3 באפריל מוציאים במייל את ההנחיות האלה למי שלא מבין, 3 באפריל היה ערב פסח ממש, לכל השטח, שהחל ב-1 במאי העסק הזה נכנס לתוקף, שבעצם המשמעות שלו היא סגירת השערים. אנחנו לא נקבל את זה. אנחנו ניאבק בזה, ואנחנו גם לא נאפשר למשרד העלייה והקליטה לרחוץ בידיים נקיות ולומר: הכול בסדר.

ברמה הזו. בסוף מדובר בבני אדם. לזה מצטרפת החלטת הממשלה, ועדת השרים לענייני חקיקה מיום ראשון כי זה מה שהכי דחוף. אם אנחנו מדברים עכשיו על מה דחוף בוועדת השרים לענייני חקירה זה לבטל את התיקון לחוק הדרכונים כדי שהעולים שעולים לכאן, אותם אלה שעלו בשנה האחרונה, גם לא יוכלו להוציא דרכון ולהתנייד בחופשיות, על אף שאמר שר הפנים אתמול בראיון בערוץ 2 הוא דיבר על כך, שהדרכון הוא זכות יסוד, שמאפשרת תנועה חופשית לאזרחים, אבל כנראה שלא לאזרחים סוג ב'. כנראה שלא לאזרחים שעשו לכאן עלייה בשנה האחרונה. הם לא יוכלו להמשיך להיות בקשר עם אנשים בחו"ל, להיות בקשר בעסקים שלהם, לצאת לחופשה בחו"ל אלא הם ייצאו כמו עבריינים. כמובן, שהוא לא אמר שבשנה הזאת אף אחד גם לא יגייס אותן לצה"ל או נשית את מלוא החובות עם מינימום זכויות. אני לא יודע אפילו איך להתייחס לכל הדברים שנחשפו בפניי בתקופה שעברה מאז הדיון שעבר ועד כה, כולל איך שהתקבלה ההחלטה הזו, בניגוד לכל המלצה מקצועית של מי שבאמת נמצא בשטח. אשמח להתייחסות משרדי הממשלה. משרד החוץ, בבקשה. לא הזמנו אותך לדיון הקודם כי לא חשבנו שמשרד החוץ בתוך האירוע, אבל נתלו בכם כעלה התאנה שמאפשר את ביטול הנוהל. צר לי על כך. אני מטפלת במחלקת אירו אסיה 1, היחסים הבילטרליים עם רוסיה, אוקראינה, בלרוס ומולדובה. תודה על הצגת הדברים. אכן לא זומנו לדיון הקודם ולכן נבצר מאתנו להציג את עמדתנו. בתמצית עמדת משרד החוץ היא שאנו תומכים בהשארת מסלול הגו נו גו, זה נוהל חירום, כדי להבטיח שמי שמעוניין לעלות לישראל מרוסיה, מבלרוס,

יוכל לעשות זאת בזמן סביר, זאת לאור אי הוודאות המלווה את חיי הקהילה בתקופה הנוכחית והחשש המהותי, שהמתנה ממושכת עלולה להשליך פוטנציאלית על עצם היכולת לעלות ארצה. זה די מסכם את הדברים. מכל המרחב הזה יש באוקראינה הגברים לא יכולים לעלות זה מידע ידוע, שלא ניתן לצאת מאוקראינה גברים לא יכולים לצאת מאוקראינה בשל המלחמה מגיל 18 עד 60. ברוסיה יש עלייה, אנו רואים עלייה משמעותית של המספרים בכל השנה האחרונה על רקע המצב הגיאו פוליטי שקורה במרחב. התורים גם להמתנה כרגע גם ברוסיה וגם בבלרוס הם לא מיידיים. לצערנו ברוסיה לפי מה שהבנו, זה לוקח לא מעט זמן, זמן לא מבוטל, 8 חודשים להגיע לתור. מבלרוס אנו מבינים שזה כ-3 חודשים. מאוקראינה זה מספר שבועות. ובכל זאת אנו חשובים שהמסלול הזה הוא חשוב, מוריד את המתח ממי שמעוניין לעלות באופן מיידי ולא יכול להמתין. חשוב שזה יקרה.

רשות האוכלוסין. אנחנו בוועדה הקודמת ציינו את ההליך שבוצע מול משרד החוץ ונתיב. נאמר שם שקיבלנו את חוות הדעת והתקבלה החלטה של מנכ"ל הרשות. גם שלחנו לך גם את פרוטוקול הדיון, שמקבל את הנתון שהועבר ממשרד החוץ שכן ניתן להנפיק את התעודות תוך שישה ימים ואפוסטיל בין 3 ימים ל-30 ימים. גם שלחנו לך את זה בנספחים. מנכ"ל הרשות קיבל את העמדה הזו ועל סמך כך בחנו את ביטול הפטורים מרוסיה ובלרוסיה. לגבי אוקראינה קרן, אציין שלא היו ביטולים נשאר כפי שהיה. לגבי רוסיה ובלרוסיה הופיע לי פה במייל, גם צירפתי את זה. בלרוס מעל שישה חודשים. בסיכום הדיון שלכם. אמרתי בפעם הקודמת שהנפקת התעודות זה האינדיקציה של זמן ועלות כספית ולא קושי בגלל המלחמה או בעקבותיה. אני חושבת שזה גם בימים רגילים ללא קשר למלחמה שמתנהלת בין רוסיה לאוקראינה. בבקשה. אני חושבת שהתקופה שבה ניתן או לא ניתן או כמה זמן לוקח להוציא את התיעוד הוא לא האינדיקציה היחידה והמשמעותית. האינדיקציה היותר משמעותית היא הזמן שאדם ממתין לקבלת תור, וכמה זמן יכול לקבל את הבחינה של הזכאות לעלייה שלו. אולי אומנם ניתן לקבל תיאורטית תוך זמן קצר את התיעוד אבל זה עדיין לא אומר שמייד עם קבלת התיעוד הוא יכול לעשות את העלייה. זה מידע שלחלוטין לא מספיק מקיף כדי לבסס עליו החלטה מסוג זה. בבקשה. הייתם אגב יכולים לנהל את הדיון הזה אם משרד החוץ היה מוזמן לדיון אצל המנכ"ל. שלחתם מייל, קיבלתם מייל חזרה, ומבחינתכם בזה נגמר האירוע. אגב שום התייחסות למה שנאמר על ידי נתיב שהם לשכת הקשר במקומות האלה שהעלו נושאים מאוד קריטיים. אני לא רואה התייחסות גם בסיכום הדיון למה שאמרו. ביטלתם את זה לחלוטין. כתבנו בסיכום הדיון מה נתיב המליץ, מה כתב. ציטטנו מילה במילה. אבל זה לא בא לידי ביטוי בהחלטה, נימוקים להחלטה. המנכ"ל בדק את דבריו של גנדי מול משרד החוץ. בסופו של יום קיבל את המלצת משרד החוץ. זה לא המלצת משרד החוץ. סליחה. הנתון העובדתי לגבי תוקף הזמן שאפשר לקבל את התעודות. במייל שכתבנו גם למשרד החוץ וגם לנתיב ציינו שאנו מבצעים הערכה מחודשת לאור חלוף הזמן מפרוץ המלחמה וציינו גם את הנקודה שאנו בוחנים את הפטורים בשנית לבקשתו של שר הפנים ומנכ"ל הרשות שנכנסו חדשים לתפקידם. משרד העלייה והקליטה. אין לי הרבה מה לחדש מהדיון הקודם. כפי שאמרתי קודם, המספקים הולכים ויורדים בנקודות שהיו פתוחות. לאור הנתונים האלה עשינו עשרות דיונים. הערכות מצב פעם בשבוע באופן קבוע שבהן השתתפו גם הסוכנות היהודית,

גם רשות האוכלוסין. את מדברת על סגירת הנקודות של הוואן סטופ שופ, אבל אני מדבר על נושא ה - כי לא הייתם בכלל מזומנים לדיון. זה בסדר מבחינתכם שאתם לא חלק מהדיון? לא ידענו שזה מתקיים בכלל. נראה לכם משהו שאתם צריכים להיות בדיון? על נושא אשרות העלייה. סביר להניח שכן, ברור. אנחנו חלק מכל התהליך אבל לא ידענו שהתהליך הזה בכלל מתנהל. סביר להניח שאם היינו יודעים היינו רוצים להיות חלק. איפה יש ירידה במספרי העולים? לא במספרי העולים. במספרי טועני הזכאות. מאוקראינה כמעט לא באים כבר אני מדברת שבאים בכלל, תיירים וגו נו גו גם וגם. אנשים שנכנסים כתיירים ואנשים שנכנסים בתהליך גו נו גו. מגיעים עדיין הרבה עולים מרוסיה או טועני זכאות, רק הם לא מגיעים לשינוי זכאות פה? אז מה הם עושים? אני אסביר. קודם כל, הכול ביחס למה. אם זה לתחילת המלחמה אז המספרים הרבה יותר קטנים. אם אנחנו מדברים מתחילת המלחמה, מ-24.2.22, המספרים הרבה יותר קטנים של טועני הזכאות, אלה שמגיעים כתיירים. מספרים ממש-ממש נמוכים. מי שמגיע ורוצה לשנות מעמד, ואין לו אפשרות לשנות בנקודות של הוואן סטופ שופ, כמו קודם הם הולכים לרשות האוכלוסין ועושים באמצעותה שינוי מעמד. עד 31.5. לא. מי שנכנס לישראל עד 15.4, יוכל לעשות שינוי מעמד עדיין אצלנו בנקודות של וואן סטופ שופ עד 15.6. מ-15.6. הוואן סטופ שופ יישאר פתוח לטועני זכאות מאוקראינה פלוס טועני זכאות במקרים- - תוך כמה זמן יקבל פטור במשרד הפנים? משרד הפנים הרי אומרים דבר מאוד פשוט: יש פה שני אירועים: אירוע אחד זה ביטול המסלול הירוק שאומר: אנו פוטרים אותך מאפוסטיל למשל, כדי שלא תצטרך לפנות למשרד המשפטים הרוסי,

אומנם אני חייב גיוס, אבל אני רוצה לעלות לישראל אנא הנפיקו לי תעודה כדי שלא אתגייס ואוכל לעלות לישראל - לא תהיה חייב לעשות זאת. זה עד 31.5 האריכו, במקום שיפסיק ב-1.5 אמרו: עד 31.5. מי שייכנס לישראל עד 31.5, יוכל לפעול כך. מי שייכנס לישראל אחרי 31.5, יצטרך לפנות למשרד המשפטים ברוסיה, לומר: למרות שביקשתם ממני להתגייס אני רוצה לעשות עלייה לישראל, תנפיקו לי אישור. מעניין לראות מה יקרה לו. לא יודע. זה יהיה ניסוי מעניין. כך לפי עמדת רשות האוכלוסין וההגירה. אדוני היושב-ראש, הבעיה הזאת תיפתר מאוד פשוט עד שהוא יקבל פטור בנתיב ועד שיזמינו אותו לשיחה ראשונה לבדיקת זכאות,

הבעיה תיפתר מעצמה. יפתרו לשר מלכיאלי את הבעיה. הדבר האחר הוא מה שקורה במשרד העלייה והקליטה, צמצום נקודות הוואן סטופ שופ, שאפשרו לך לקבל את כל השירות כולל השירות ממשרד הפנים, כשאתה נמצא בישראל, באתר הזה. זה היה עד 15.4. מי שהגיע ב-1.5? מי שהגיע ב-1.5 יצטרך לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה לקבוע תור. אלא אם הוא מאוקראינה הוא כן יקבל את השירות בוואן סטופ שופ, או מקרים מיוחדים הומניטריים. אם הגיע מרוסיה, יפנה למשרד הפנים. ואז מתי יקבל תור במשרד הפנים? עד 15.6. כרגע בהוראת השר אנו לא קובעים תורים. אז מה יעשה בחודש וחצי הזה בישראל? באשרה ב2 זמנית. הוא יכול לעבוד?

אז ממה יתפרנס? מדינת ישראל אומרת: תבוא בגו נו גו, אשרה זמנית. לצורך העניין, נשפוט אותו לכף זכות זכאי עלייה. מדינת ישראל אמרה לו: תבוא

אבל אין שום סיכוי שתסיים את התהליך שלך כאן, לפחות עד 15.6 וגם אז אולי תקבעו לו תור לאיפשהו - ממה הוא יחיה? מה המדיניות? הרי ניהלתם על זה דיון. זה עלה בדיון? לא.

אולי כי לא הזמנתם את משרד הקליטה לדיון? אולי כי לא הזמנתם את משרד החוץ לדיון? אולי כי לא הזמנתם את נתיב לדיון? שלחתם מייל וקיבלתם מייל חזרה כדי להבין כמה ימים לוקח להוציא תעודה. לא כך מנהלים אירוע שנוגע בחיי אדם. מ-15.4 אין בכלל וואן סטופ שופ? לא, וואן סטופ שופ ממשיכים עד 15.6 כל מי שנכנס עד 15.4 יקבל שירות. רק מי שעלה מאוקראינה. רוסיה לא נכללים. זה לא ברור כי גם הפרוטוקול וגם אני כמי שמקבל פניות טלפוניות צריכה לתת מענה - אני לא מבינה כלום. אחדד. אשמח לחדד. מי שנכנס לארץ עד 15.4, לא משנה מאוקראינה,

בלרוס - יקבל שירות של נתיב, רשות האוכלוסין ומשרד העלייה והקליטה בוואן סטופ שופ עד 15.6. ואתם אומרים להם את זה?

זה כתוב בכל מקום אצלנו באתר. הם לא יודעים לפנות לאתר. גם הסוכנות היהודית יודעת, גם נתיב. זה נמצא בשטח בחו"ל. מ-15.4 מי שנכנס לארץ, אם הוא מרוסיה ימשיך לקבל את השירות בוואן סטופ שופ. אם מרוסיה או בלרוס צריך לפנות לרשות האוכלוסין וההגירה. רונית, בדיון הקודם אמרת שמי שמגיע עד 31.5 אתם לא מבקשים מסמכים. אתם מתואמים? לא יבקשו מסמכים אבל תור במשרד הפנים הוא יפגוש אולי בחגים.

פטורים ממסמכים לכל מי שנכנס עד 31.5 גם אם יהיה לו תור בספטמבר. איך הוא יחיה?

אולי את יכולה לספר לי במדינת ישראל איך אני חי חודש בלי הכנסה? איך אני חי? אני מדבר על חודש. לא מדבר על שלושה וארבעה וחמישה. זה לא קשור לראשות האוכלוסין, שמשרד העלייה והקליטה ביטל את מענק ההסתגלות. זה עניין אחר. קחו את כל הווקטורים של פעולות הממשלה, משרדי הממשלה משרד העלייה והקליטה, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים. כל הווקטורים הולכים לנקודה אחת: אל תבואו. תחסכו לעצמכם. תעשו שלט: מדינת ישראל סגורה לעולים האלה. זה מה שאתם אומרים. מעולם לא היה דבר כזה.

עו"ד ליאור ברס. אני יושבת-ראש האגודה הישראלית לזוגות בין לאומיים שזה עמותה שמסייעת לאנשים בהליכי הסדרת מעמד ברשות האוכלוסין. אני שלחתי נייר עמדה לוועדה ולחברי הוועדה.

ממנו גם אמרתי את האנשים שסורבו. חשוב לי לעמוד על העניין הזה כי לפני שאנו מדברים על הפרוצדורות שבוטלו ועל העניין שאנשים יצטרכו לפנות ללשכות של רשות האוכלוסין חשוב לי לומר שלשכות רשות האוכלוסין כרגע בכל הארץ לא מקבלות אזרחים או עולים שפונים לקבל שירותי אשרות. כלומר המתווה של מרתון דרכון, הורחב להבנתי, בהוראת המטה להשבתת מחלקות אשרות בכל הארץ. כלומר כמו שהעברתי לוועדה מיילים מאשדוד וראשון ונתניה וחולון ואפילו אילת, כל הפקידים- - - זה לא עומד בשום סטנדרט. באמת. מדברים על מבחן הסבירות. שום דבר לא סביר פה. הדבר הזה לא פורסם בהודעות הרשמיות שיצאו לעיתונות ובהודעות הדוברות של הרשות כלומר כל המידע שאנחנו קיבלנו זה אנשים שניגשו ללשכות רשות אוכלוסין ביום ראשון בבוקר,

ללשכות אחרות - לא מה שדובר מרתון, ופשט גירשו אותם משם. זה נוגע לעולים ולאנשים שבאיחוד משפחות ולענייני רישום ילודים אפילו. יש לי בחורה שבוכה לי בווטסאפ שהגיעה עם תינוק בן שבועיים להירשם ברשות האוכלוסין וגירשו אותם משם פשוט. רשות האוכלוסין, מה אמורה לעשות אימא לתינוק בן שבועיים,

אם אני מבין נכון אדוני, זה לא רק העניין של לבזבז שעות בתור. יש אזרחים שבגלל היעדר הטיפול אין להם ביטוח בריאות ממלכתי. אין להם כלום.

לא יכולים לעבוד. לא יכולים לעבוד. אפילו לא יצרתם שם דירוג בין פניות שבאמת נוגעות להסדרת מעמד בסיסי של חיים. הייתם אומרים: אלה שצריכים לחדש את ה-א' 5, נחכה איתם חודשים, נטפל במצוקת הדרכונים. אבל אלה שלא יכולים לעבוד, קשה להם לפתוח חשבון בנק, לא מקבלים שום דבר מהביטוח הלאומי ואין להם ביטוח בריאות, לא היה צריך להחריג את הקבוצה הזו? זה נס שהארגונים עוד לא ניגשו לבג"ץ.

הרי ברור לכם שכל בית משפט סביר במדינת ישראל, כל עוד הם יכולים, יגיד לכם: זה פגיעה דרמטית לא בכבוד האדם אלא בזכויות הכי בסיסיות. אתם מסכנים את הבריאות של ילדים קטנים שלא יכולים לקבל ביטוח בריאות. יש ילדים שלא יכולים לעשות חיסונים כי המעמד שלהם עוד לא מוסדר. מה זה הדבר זה? בלתי נתפס. כל הכבוד לשר ארבל שתפס יוזמה אבל צריך שהנסיעות לחו"ל של אזרחי ישראל לנופש בקיץ יבואו על חשבון ביטוח הבריאות של אנשים שבונים פה את חייהם? נשמע הגיוני? אי אפשר למצוא פתרון אחר? רשות האוכלוסין. יש מקרים ספציפיים חריגים שזה נתון לשיקול דעת מנהל הלשכה. איך אני מגיע למנהל הלשכה? מבזבז יום שלם בתור. איך הוא מגיע למנהל הלשכה? בדרך הישראלית המקובלת.

הוא לא ישראלי. הוא לא יודע להפוך שולחן, לא יודע לצעוק. זו מדיניות השר גם לגבי הדרכונים ופרויקט הדרכונים וסגירת כל נושא האשרות לחודש ימים עד 15.6. חודש וחצי. 14.5 עד 15.6 לעת הזו עם אופציה להארכה. לעת הזו. אני לא צופה פני עתיד. לשכת ראשון העיר הרביעית בגודלה בישראל, עיר של עולים. היה לי כבר תור, קבעתי תור, ל-15.5. הוא בוטל. אמת או שקר? לשכת ראשון לציון ביטלה את כל התורים עד- - - ביטלתם. זה לא עומד בשום סטנדרט. זה פשוט בניגוד לחוק. החוק מטיל עליכם חובה, לנפק אשרות. זה פשוט לא עניין של לדעתנו שיקול הדעת של השר. זה פעולה לא חוקית. בדיון שהתקיים הדברים האלה בכלל לא עלו. זה בכלל לא נדון. עו"ד קסל הזכירה את זה. יש המכתבים של עו"ד ברס. לאה אהרוני. שלום, אני מנכ"ל ארגון our people העוזר לעולים המגיעים מרוסיה ואוקראינה. אנחנו מפעילים לשכה משפטית לנושאים האלה. מגיעים אלינו עשרות פניות של אנשים שנמצאים בתהליך אזרחות למעלה משנה. זה לא התחיל עם הממשלה הנוכחית. זה התחיל בממשלה הקודמת. הנושא של הסחבת בא בטיפול בעולים רבים. היום מגיעים, הלשכות סגורות. הם פונים ללשכות אחרות ושולחים חזרה ללשכה המקורית. יש לנו כארבעים תיקים של גרים שנמשכים למעלה משנה. שוב, זה לא סיפור של הממשלה הנוכחית. תיקים של גרים שהגיעו מארצות הברית, מרוסיה ואוקראינה עם אישור של הרבנות ועדיין משרד הפנים לא מטפל בהם ודוחה אותם. מבצע כל מיני חקירות משפילות שזה לא לפי הנוהל. נושא שלישי הוא של גירושים. מגיעים אנשים לנתב"ג, נעצרים ומגורשים מהארץ, אנשים שהם טועני חוק השבות, שאנחנו נאלצים להתערב במקרים האלה. במקרים רבים אנו גם מצליחים למנוע את הגירוש כי הם זכאי חוק השבות. כלומר מדינת ישראל מגרשת זכאי חוק שבות. אני מכיר את זה כמובן מהעבודה של עו"ד קסל. לשיטתך היום יש מצב שבעקבות העיכובים- - - לא בעקבות העיכובים. מגיע אדם לארץ. יש לו תעודת לידה. הוא יהודי. זכאי\ חוק השבות. אין לו כל מכלול המסמכים כי הם נמצאים אצל אח שלו. עוצרים אותו ומגרשים אותו. מגיעה משפחה מרוסיה עם שני ילדים שלא הספיקו לרשום את הילדים, תושבים חוזרים שלא הספיקו לרשום את הילדים ברוסיה כי אין תורים בקונסוליה. מגרשים אותם חזרה עם תינוקות. יש לנו ארבעים תיקים של גרים שנמשכים שנה. אין נוהל מיוחד. לא הכניסו אותם לנוהל חירום, בניגוד גמור לא רק לחוק אלא גם להלכה.

אני מהמרכז לסיוע משפטי של התנועה הרפורמית. אני רוצה להוסיף שתי נקודות. לא רק שסגרו את כל הלשכות ולא פורסמו ואנו שומעים את זה מפניות פרטניות שלנו; יש הארכה אוטומטית של אשרות, אבל עולים, שגם לא יכולים להגיש בקשה, אשרות תייר לא מוארכות אוטומטית. כלומר הם לא יכולים להגיע ללשכה כדי להאריך את אשרת התייר שלהם כי הם עוד לא קיבלו החלטה כי הם בני מזל והצליחו להגיש בקשה, או שהם עוד לא הצליחו להגיש בקשה אז אשרת התייר שלהם לא מוארכת אוטומטית כי הארכה אוטומטית לא חלה על אשרות תייר לא של עולים ולא של אף אחד, זכאי שבות שמבקשים לעלות. אז מה עושה מישהו שאשרת התייר שלו נגמרה?

מגורש. אם עוצרים אותו והוא בלי אשרה? בלי בדיקה מולנו לא יגרשו שום אדם. מה יעשו לו? איזו ערובה יש שלא יגידו לו- - - לא בהכרח שישימו אותו במשמורת. גורלו תלוי ועומד. אם אימא של אותו אדם נשארה בארץ זרה והיא חולה, האדם לא ייצא לסעוד את אימו כי לא יוכל להיכנס למשל. זה אסון. התעללות באנשים. אם אדם כזה שמחכה למעמד עולה או עוד לא הגיש בקשה למעמד עולה ומחכה לאפשרות להגיש בקשה, אין לו לשכה לפנות אליה כדי לקבל אינטר ויזה- - - אתם מסוגלים לחיות עם זה בשלום? שאתם שולחים את האנשים הם לא יכולים לקבוע תור פה, הם לא יכולים לקבוע תור שם. מה המטרה? מדינת ישראל אומרת להם זה אנשים שהם זכאי חוק שבות. מדינת ישראל היא הבית שלהם, היא הבית הלאומי שלהם. אדוני, בהקשר הזה גם אדם לא יהודי שהתחתן עם אזרח ישראלי, גם זה המדינה שלהם.

יש חוק השבות יש חוק האזרחות. כולם אחינו. חוק השבות זה מדרגה עוד יותר מקוממת. כי אנחנו עושים מאמצים אקטיביים להביא לפה את האנשים. זה מטורף יד ימין מביאה אותם ויד שמאל סוטרת להם בפנים. לסיכום, אם הלשכות האלה עדיין פתוחות לא הארבע הגדולות מן הראוי היה להשאיר שם פקיד או שניים, שכן יטפלו במקרים שצריך, אם זה אינטר ויזה, אם זה הארכת אשרות תייר, אם זה כן להגיש בקשות למעמד עולה. כמובן אני לא באה בטענות לרונית. היא עושה לילות כימים על זה. זה עניין של מדיניות, וגם לפרסם את זה בצורה ראויה. שיפרסמו אילו לשכות כן עובדות, אילו לשכות לא, איפה אפשר להגיש בקשה, איפה לא. השילוב של הבלגאן הזה עם הדרכונים וסגירת הלשכות יחד עם ביטול הוואן סטופ שופ זה אירוע.

אדוני, אשר לשאול את משרד הפנים יש פה טיפול ארוך טווח יותר וטיפול מיידי. השאלה אם אפשר לפנות לשר בבקשה שלאלתר, ביום ראשון הבא, לפחות לשכה מרכזית אחת גדולה תל אביב, מרכז הארץ, שם יוקצה כוח אדם לטיפול במקרים הדחופים? בוא קודם כל לא נותיר פה אנשים בלי ביטוח בריאותי ושהם פוחדים להסתובב ברחוב. תחילו בזה. קחו שבוע לגבש איזשהו סדר עבודה. תחזרו לפה. אנחנו מאוד תומכים במהלך של השר לפתור את מצוקת הדרכונים. אנו יודעים שאתם קורסים תחת העומס. זה לא אשמת ממשלה אחת. זה מצב מצטבר ברשות האוכלוסין. הכול ידוע. אבל אי אפשר לטפל בנסיעות של הישראלים לנופש בקיץ שזה דבר ראוי. תפתחו לפחות ביום ראשון מסלול מהיר אחד באחת הלשכות המרכזיות.

אפשר לעשות את זה היום. יאיר, בבקשה. אנסה לא לחזור על מה שנאמר ואוסיף כמה דברים חדשים. אני מלובי המיליון. קודם כל, אני מכיר מהנתונים, טועני הזכאות שהגיעו בינואר,

8,000 איש שהגיעו כטועני זכאות לא כעולים, עולים הגיעו 19,000, אני חושב. כשאני מסתכל על הנתונים של אוקטובר,

דצמבר המספרים לא כאלה שונים. אז או הנתונים שקיבלתי ממשרד הקליטה לא נכונים או אני לא רואה פה ירידה. שנית, אם טוענים שיש ירידה, הרי גם ככה יש עמדות וואן סטופ שופ. גם ככה אוקראיני שמגיע לארץ, גם השלושה חודשים יש מי שיקבל אותו אז אם עולים שמגיעים מרוסיה לא צריכים את זה כי כמו שאתם טוענים אין ביקוש לזה, שימו עמדה, תראו שחודש, חודשיים לא באים אנשים לעמדות האלה ואז שלא יהיה חמש פעמים בשבוע אלא ארבע או שלוש. אם גם ככה יש עמדה ואין אנשים מה שאני לא מכיר, אבל אם זה המצב, המציאות יותר חזקה מזה. למה צריך להצהיר החלטות כאלה? בעיניי צריך להצהיר שזה לא טעות אלא מדיניות. שנייה. הנתונים שהוא אומר נכונים?

הנתונים שיש לנו זה על טועני זכאות. אנו מדברים - בנובמבר הגיעו אלינו, אישורי נתיב 5,400 טועני זכאות, שקיבלו אישורים של נתיב. בדצמבר ירד ל-4,300. בינואר ירד ל-3,500. בפברואר 2,500, במרס 2,100 ובאפריל 740. נכון שאפריל זה חצי חודש. כלומר המגמה היא מגמת ירידה חד משמעית בזמן שנקודות השירות היו פתוחות כרגיל. הנתונים האלה בעיניי קצת מטעים. כי את אפריל אני לא מחשיב כי הייתה החלטה. מה שקרה בנובמבר זה קרה ישר אחרי גיוס החירום אז ברור שזה עלה. אם מסתכלים בנתונים שלכם על חודש אוגוסט לצורך העניין רואים שזה פחות מ-5,000. כלומר היה פה גל עלייה בגלל גיוס החירום. להתחיל מנובמבר זה קצת לא נאה. תמיד יש גלים אבל רואים ממש מגמת ירידה משמעותית אחרי שנה. אז למה לא להשאיר עוד נקודות פתוחות שיאפשרו לקבל את מי שהגיע מרוסיה? זה עניין של כוח אדם. אבל אם את אומרת שאין, מה הבעיה? גם משרד הקליטה, אם אותו עולה מרוסיה שהגיע לפה ויש לו הנתיב לעשות את זה בלי אפוסטיל, אין לו אפשרות לקבוע תור, כי משרד הפנים סגר למה הוא לא יכול לגשת לנקודות שלכם? כי ההחלטה כרגע היא לקבל בנקודות השירות האלה במקרי חירום, בגלל כוח אדם. למה? אבל אתם אומרים שאין צורך. הרי אתם אומרים שסגרתם את הנקודות כי אין הרבה אנשים. נכון. סגרתם את הנקודות אבל הודעתם לאנשים שלא יכולים לקבל את השירות יותר. זה לא שאין הרבה אנשים. זה גם וגם. אתם לא מאפשרים ליותר אנשים לקבל שירות ואז סוגרים את הנקודות. לא סגרתם את הנקודות כי יש ירידה בנתונים. גם וגם. סגרנו את הנקודות לפי ההחלטה הזו כי ראינו שיש ירידה וכפי שאמרתי בישיבה הקודמת, אנחנו צריכים לחזור לתת שירות גם לעולים שהגיעו לארץ במסגרות אחרות וגם לעולים שקיבלו אצלנו אשרת עלייה בוואן סטופ שופ. הם לא יכולים לקבל המשך שירות כי אין מי שייתן להם. אז עדיף שיהיו כאלה שלא יהיו פה עם אשרת עלייה? שיישארו בלי שום תנאי? אז תצמצמו את המספר. אל תבטלו לגמרי. תאמרו: הפריסה מצטמצמת. כי אגב אם הייתם מכניסים את הגרים לפול לא הייתה ירידה במספרים. גם גרים אורתודוקסיים, גם גרים לא אורתודוקסיים. תשאירו את זה בשתי ערים מרכזיות. סליחה, אנחנו ברשות דיבור של יאיר. בסוף מה אני מכיר שקורה היום יש אדם שהתפקיד שלו לקבל את אותו אדם אוקראיני שהגיע. הוא מקבל אותו ויש לו - עולה מאוקראינה, יש לו- - - של חצי שעה באמצע ומי שמגיע מרוסיה לא יכול לקבל אותו כי לפי ההנחיות הוא לא יכול לקבל אותו. הוא גם ככה יושב שם. אדם אוקראיני שהגיע עכשיו ואדם אוקראיני שהגיע לוואן סטופ שופ שעדיין קייימת עוד שעה. כלומר זה לא כוח אדם. לגבי אפוסטיל ותעודות יושר, ניסיתי לקבל נתונים האם משהו נפגע בשנה האחרונה מבחינת זה שהגיעו עולים לארץ ואז התברר שבגלל שלא היה להם אפוסטיל הייתה בעיה, פושעים או משהו אחר. אני לא מכיר נתון על אדם אחד כזה.

אבל אם אין מגמה כזו, אני לא רואה את הסיבה

זה אפילו לא נבדק בדיון שהם קיימו. כשביקשנו נתונים אמרו שאין נתונים. תקני אותי רונית. לא נבדק, נכון?

ונקודה אחרונה, יש בארץ פליטים, לא יהודים. אותם פליטים יש להם מדיניות אי אכיפה על עבודה והם כן מקבלים קונסטלציה של ביטוח בריאות כלשהי. כלומר המעמד של הפליטים יותר גבוה מהמעמד של אנשים שרוצים לעלות לארץ מתוקף חוק השבות. זה אבסורד לחלוטין.

נתיב. אין הרבה מה להוסיף למה שנאמר. הכול נכון. אני רוצה לחדד את מה שנאמר על ידי הגב' אהרוני - לגבי אנשים שלטענתך מגורשים בנתב"ג בטועני עלייה, טועני זכאות. אזכיר ואחדד שבנתב"ג גם היום, ולא הפסקנו, נמצאים נציגי נתיב בדיוק למקרים האלה שבודקים את זכאותם לכל טוען זכאות כשרוצה להיכנס לישראל בתור תייר ומתעוררות לגביו שאלות. לכן הנושא הזה דורש בדיקה. לגבי שאר הדברים, הבהרנו חוות דעתנו בעניין. המלצנו ואנו עומדים על כך, להמשיך את השירות של וואן סטופ שופ לפחות בשלוש נקודות בארץ, תוך ביצוע רישום לפי הצורך. חשוב לציין שאכן בחודש אפריל הייתה ירידה בכניסת טועני זכאות, אך הסיבות לכך הן יכולות להיות סיבות שונות, בין היתר חגים שהיו בארץ. כמה היו במרס, כמה היו באפריל? במרס נכנסנו 2,289 טועני זכאות. אני מדבר על נתב"ג. באפריל נכנסו 741 טועני זכאות. יודע לומר כמה מרוסיה וכמה מאוקראינה? כ-95% רוסיה. ומשרד הקליטה החליט שייתן שירות רק ל-5% שמגיעים מאוקראינה. סליחה, שלושה מספרים בלרוס ורק שני אחוזים- - - נשגב מבינתי מערכת השיקולים לצערי היא על השולחן,

יש פה עניין של מוצא.

עוד שאלה: בזמנו כשרק התחילה הקטסטרופה באוקראינה, הוקם מסלול מהיר בנתב"ג עצמו. אני ביקרתי שם בתקופת הקואליציה שלנו. הגיע אדם מאוקראינה ושם אמרו האם הוא פליט או זכאי שבות בנתב"ג. האדם יצא. האם לא הגיוני, בגלל העומס בלשכות אם המסלול ממשיך לעבוד, מדוע - גם עם משרד הפנים? לא רק עם נתיב. אני רוצה להזכיר לכם מה היה אז. האדם הגיע ואם איני טועה, הוא לא טורטר אחרי זה באין ספור מהלכים במשרד הפנים. היה מאמץ מרוכז כשאדם מגיע לנתב"ג, להוציא אותו עם ביטוח בריאות משם, עם מעמד. האם לא הגיוני? אני טועה? רשות האוכלוסין לא הייתה בתחנה בנתב"ג, לא הנפיקה שם תעודות זהות. זה היה משהו שהיה לפני הקורונה על ידי משרד קליטה. אבל אנשים יצאו עם ביטוח בריאות למשל. אדם היה מקבל תעודת עולה בנתב"ג, היה לו ביטוח בריאות. לא, אתה מבלבל בין כמה מסלולים. גם טועני זכאות קיבלו ביטוח בריאות זמני עד הסדרה- - - זה על ידי משרד הקליטה. מי שמעניק את הביטוח ל-30 יום זה משרד העלייה והקליטה, באותה נקודה שהם מקבלים, אלה שלא הייתה להם ויזת עולה היו מקבלים את זה. אגב גם הסעה למקום מגורים מונית וביטוח בריאות שזה היוזמה של הממשלה הקודמת. זה לא קשור למשרד הפנים. משרד הפנים הייתה בעיה של אנשים עם הנפקת תעודות זהות. נכון שניסינו לפתור את זה. לצערי זה עניין של תקנים. הם אומרים: תנו כסף - תקבלו.

מוכנים לזה או לא? זו השאלה. באחד הדיונים שלך הם ביקשו 15 תקנים. הם לא מצליחים לגייס, תקנים לא מאוישים. לא מצליחים לגייס.

אי אפשר לגייס גמלאים לתחנה אחת בארץ שבזמן מבצע הדרכונים- - - רק אציין, שבתקופת העומסים, זה מה שנתיב עשו נתיב גייסו גמלאים של נתיב כדי שיהיו קונסולים לעלייה כדי להוריד את התורים ואת העומסים, כדי לתת שירות. גם בחו"ל, לא רק בארץ. אני יכול לקבל את זה שמישהו מקבל תשובה שלילית מכל סיבה שהיא, אבל לא יכול לקבל את זה שמישהו לא מקבל תור ואת השירות. בבקשה. משפט אחרון. אנחנו אכן רואים בכל הנקודות שלנו שאנחנו פעילים בשטח של מדינות, מקבלים פניות רבות של אזרחי רוסיה שמתפזרים במקום להגיע הנה לשינוי מעמד במסגרת וואן סטופ שופ מגיעים למדינות אחרות ולחפש את האפשרות לשנות את המעמד. יטפלו באזרחי רוסיה שם? אנחנו מטפלים בכולם. זה לא פתרון נורמלי. מבחינת הכנסת צריך לנסות להפוך שולחן. אין מילים. כל ההחלטה הזאת הזויה. קודם כל, אפנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה לעצור את ההחלטה, את שתי ההחלטות, בטענה שאינן חוקיות, ופוגעות בזכויות יסוד של אזרחים ושל אנשים. אני אבקש גם להצביע על החלטת הוועדה הזו. רוצה שזה יגיע כהחלטת ועדה, הקריאה הזאת.

אבקש לזמן פה דיון עם שר הפנים ושר הקליטה ספציפית בנושאים הללו. במקביל גם יש לי פה בקשות שאבקש מהם. יסלחו לי עובדי המשרדים השונים. אתם הנציגים שנשלחים אל התופת. חבר הכנסת סובה. בדיון הקודם העליתי את הסוגיה שאולי אפשר לפטור אותם אנשים שעדיין ממתינים לקבלת מעמד. אני מצטרף לכל התהייה לגבי סגירת המקומות האלה כי אני חושב שזה פגיעה בעלייה ואמרתי את זה. משרד הפנים, יש לכם תשובה? לא היית פה בחלק הראשון. הוא אפילו לא יכול לבקש הארכת אשרת התייר כי ביטלו את כל התורים במשרד הפנים בגלל הפטנט של הדרכונים. אפילו תייר הוא לא יכול להיות. פה אני מגיע לנקודה. אנחנו פה דנים לא פעם ראשונה לא כדי לקבל כותרת ולא כדי לעשות פה רעש ולהגיד: ועדת העלייה והקליטה עשתה רעש. לא חסר לנו כותרות וחשיפות, וכל מי שמצביע לנו, יודע בדיוק מי אנחנו. אני רוצה פתרונות. הפתרון יכול להיות כפי שאמר יושב-ראש הוועדה, שיפנה ליועצת המשפטית לממשלה כדי למנוע בכלל את העניין של סגירה ולבדוק האם זה לא פוגע בזכות יסוד של האזרח אבל או אדם שהופך לאזרח, אבל אפשר למצוא גם פתרונות טכניים. הנה, שר הפנים החדש מצא פתרון, אמר: כל מי שאין לו דרכון שיגיע לתור.

יום ראשון היו תורים ארוכים, עוד יומיים יהיו תורים ארוכים. עוד שבוע שבועיים התורים יהיו פחות ארוכים מזה. אנחנו שמענו פה נתון של 2,200 איש שנכנסו בחודש אחד. זה לא לחץ גדול, ואם אדם שמגיע, ועובר את הבדיקה הקונסולרית בנתיב, תנו הנחיה לפחות לשלושה חודשים שהוא לא יחפש עכשיו תור במשרד הפנים. שיגיע למשרד הפנים, יגיד: שלום, קוראים לי פלוני אלמוני, הגעתי עם המשפחה, שיקבלו אותו - אפילו בסוף היום. כמה אנשים כאלה יגיעו לצורך העניין לפתח תקווה, לנתניה, לחדרה, לכל לשכה שלכם? אפשר לתת הנחיה טכנית. בואו נעשה פילוט, נראה בחודש אחד כמה אנשים כאלה יפנו בלשכות מסוימות שאין להם ויזת עולה או תור. יש כאלה שיגידו: יש לי תור עוד שבוע לא אבוא. תחלקו את ה-2,200 בין כל הלשכות. תראו שעשרים, שלושים אנשים בממוצע. אז תגידו: כל יום ראשון אנו מקצים את השעות האלה לאנשים שאין להם תור וכך תפתרו את הבעיה הזו שהיא גם מעבר לבעיה של מתן דרכון או מתן תעודת זהות. זו בעיה חברתית, זו בעיה של קליטה, זו בעיה שאפשר לפתור אותה ברמת משרד הפנים. אני מנסה להבין תחשבו בראש שלנו. אני לא בא אליך בטענה אישית חלילה. אולי צריך לדבר עם השר. בואו יחד נעזור לאנשים האלה. המלחמה לא הולכת להיגמר. המצב שם לא משתפר בחודשים הקרובים. האנשים האלה תקועים שם. גם האנשים האלה לא יחזרו לשם. בניגוד לחבר'ה מאוקראינה, הרוסים לא יכולים לחזור לרוסיה. סקופ. אתם יודעים מה עושים להם ברוסיה? שישה חודשים אתה בחו"ל, אפילו אין לך מעמד כבר פוטרת מהעבודה. מפטרים אנשים מהעבודה אם אתה מעל שישה חודשים מחוץ לגבולות המדינה. לא מעניין אותם שתחשוב להיות עולה או לא תחשוב להיות עולה. שלב הבא, יעשו להם בעיה עם מכירת רכוש. עזבו את העניין של צווי הגיוס שדיברנו על זה רבות. אין להם לאן לחזור ואלה אנשים שזכאי חוק השבות.

זה לא משפחות של אזרחים.

זה זכאי חוק השבות. אז אני מבקש, תתחילו לחשוב בצורה טכנית על פתרונות שתציעו לנו ולא אנחנו נוציא מכם בכוח כי זה פשוט לא הגיוני. תודה. חברת הכנסת מזרסקי. אחזק את דבריו של חבר הכנסת יבגני סובה. לא ייתכן שזכאי חוק השבות לא יכולים לממש זכותם בגלל הניהול הכושל. הרי אם מדובר בניהול, תהליך הסדרת המעמד. אם יש עומס, מנהלים אותו. מחלקים עומס בין לשכות, בין נציגים, ועולה שממתין מההתחלה להסדרת מעמד, אחר כך ממתין לקבלת תעודת זהות, אחר כך ממתין לאולפן. הרבה חושבים לא לעשות לעלייה למרות שמגיע להם. פשוט עושים הגירה למדינות אחרות. בדרך כלל זה אנשים ראויים ואיכותיים ואנחנו מאבדים את העתיד של המדינה. שר הפנים יגיע?

הזמנתי אותו. שר הקליטה נמנע מלהגיע. זה לא עניין של לבוא להצגת המשרד. יש פה נושא על השולחן.

ראשית אני רוצה לומר ההחלטות שהתקבלו על ידי משרדי העלייה ומשרד הפנים לא עומדות בשום פרמטר סביר של מינהל תקין, של דיון מקצועי ושל דרך קבלת החלטות בכלל, ובפרט כשנוגע להחלטות שנוגעות ממש בחיי אדם. הותרת זכאי חוק שבות או פליטים סליחה, להם יש פתרון וזכאי חוק השבות השליחה שלהם למקומות בלתי אפשריים ללא יכולת להתפרנס, ללא יכולת לקבל תשובה ממשרדי הממשלה, ללא יכולת לקבוע תור וללא יכולת לקבל שירות כלשהו פשוט נוגדת לחלוטין חוקי יסוד של מדינת ישראל אפילו ברמה של כבוד האדם וחירותו. לא לדבר על אנשים שאינם עוד אזרחים. קל וחומר כשאנו מדברים על אנשים שאמורים להיות אזרחים ושמדינת ישראל קוראת להם באמצעים אחרים לבוא לכאן. אין לי דרך אחרת מלפרש את פעולות הממשלה חוץ מלשים חיץ בין עולה לעולה לפי מקום מוצאו, מה שכמובן לא עומד בשום פרמטר, וגם נוגד לחלוטין את אבן היסוד של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי מכל העולם, לא משנה מהיכן הוא בא. לפיכך יש לנו ראשית בקשת מיידיות למשרדי הפנים ולמשרד העלייה והקליטה. משרד העלייה והקליטה, להפוך מיידית את ההחלטה שאומרת שבנקודות הוואן סטופ שופ יינתן שירות רק לעולים מאוקראינה ולפתוח חזרה את השירות גם לעולי בלרוס ורוסיה, בעיקר כש-95% מטועני הזכאות הם מהמדינות האלה. תגמרו את האירוע הזה. ובעיקר נוכח העובדה שמשרד הפנים נמצא עכשיו במבצע דרכונים שריתק את כל הלשכות שלו והוציא אותם מהמדיניות של מתן אשרות. זו החלטה שאני מצפה מהשר לקבל היום. אני אדבר איתו גם, גם מצפה שהמסר יבוא מכם. גם מבקש שייצא כפנייה רשמית של הוועדה. נוציא גם מכתב רשמי בעניין. שנית, למשרד הפנים. לפתוח אפשרות ללשכות מסוימות ששם יינתן שירות גם באשרות. תגדירו איזה מקומות. אתם נמצאים במבצע דרכונים בסדר. יודעים להגדיר לפי הכניסה הראשונית. תנו שלושה אזורים. צפון, מרכז, דרום. חייבת לומר - אנחנו לוקחים כנקודת מוצא את הסגירה של מחלקות אשרות בכל הארץ. למה אנו יוצאים מנקודת מוצא שכל המחלקות סגורות, וצריכים לפתוח כמה בודדות? הנקודה הראשונה הייתה שרק ארבע לשכות נסגרות וגם זה מזעזע. הפוך. מקבל את הערתך. חוזר בי. תנו בכל לשכה מישהו שנותן שירות, ושם יוכלו כולם לקבל את השירות. לפחות תראו את העומס, כמה יש. הדבר האחרון, אני מבקש להצביע על החלטת ועדה, שקובעת שלשיטתנו ההחלטות שהתקבלו אינן חוקיות בעליל, והן מבוטלות מעתה ואילך. לשם כך נפנה עם ההחלטה הזו ליועצת המשפטית לממשלה בקביעה ובדרישה שתקבע שההחלטות שהתקבלו לא חוקיות ולכן בטלות. אחר כך שהמשרדים יעשו את התהליך שצריכים לעשות כפי שצריך לעשות תהליך, בעיקר שהנתונים שהוצגו כאן לגבי עמדת משרד החוץ בדיון הקודם פשוט לא נכונים. אומר משרד החוץ כאן עמדתנו היא שצריך להמשיך בנוהל. בדיון הקודם הוצג כאילו משרד החוץ עומד מאחורי זה. מי בעד פנייה כזו? הצבעה אולי הקואליציה תגייס נגד. בדיונים האלה הקואליציה אף פעם לא התעניינה. זו לא קואליציה שמגייסת. היא עוסקת בפטורים מגיוס. בנוסף, אבקש לעשות דיון מעקב, בהתאם ללו"ז. מנהלת הוועדה תוצאי זימון. אבקש לזמן לדיון הזה את שר הפנים ואת שר העלייה והקליטה. זה נושא בליבת המשרד. את זימון השרים אני רוצה לעשות גם הוא לפי סעיף 123א ולהתייצבותם בעצמם לפי סעיף קטן (ד). מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה ההחלטה אושרה. הדיון הזה הוא נקודת חושך ענקית מבחינתה של ממשלת ישראל. לדעתי, לא היה כדבר הזה מעולם. לא משנה תחת איזה ממשלה או תחת איזה שרים, שמדינת ישראל פעלה לסגירת השערים. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:00.